אני פותחת את הוועדה לענייני ביקורת המדינה, היום ה-11.7.23, כ"ב בתמוז תשפ"ג. הנושא מעצרים פליליים בישראל,

דוח שנתי 70ב. אני אחליף את יו"ר הוועדה שיושב שבעה על אמו. הבענו תנחומים

ובנוסף כל הגורמים המעורבים, מיחידת נחשון שמלווה את העצורים ועד כמובן לבית המעצר, לא עומדים בנטל.

אז, שמעתי הרבה דברים, אחד הדברים ששמעתי זה שהמצב כיום הוא שהשופט מחכה לנעצרים בניגוד לעבר שתמיד יחידת נחשון הייתה מביאה את העצורים ואז

אז קצת על נתוני משטרת ישראל על מספר המעצרים הפליליים. הם מציגים בסופו של דבר, כמו שגם ציינת, תמונה חלקית. בשנים 2018-2016 הנתונים לא כללו כ-123,000 מעצרים. בכל הנוגע לתיעוד המעצרים משטרת ישראל מציגה בפני הציבור את נתוני המעצרים בשנתון הסטטיסטי המפורסם כל שנה, אבל מה שמצאנו זה שההיקף המשמעותי הזה למעשה לא הוצג בפני הציבור. עוד מצאנו שבבחינה של טופסי המעצר ברבע מהמקרים השוטר לא פירט את עילת המעצר. כמובן שפירוט עילת המעצר היא הכלי שבאמצעותו ניתן לדעת מה השיקולים שהובילו את השוטר לקבלת החלטת המעצר. עוד נמצא כי חרף החובה להביא עצור לתחנה ללא דיחוי ולפי נוהלי המשטרה בטווח זמנים של עד שלוש שעות בלמעלה ממחצית הדוחות לא צוין מועד הבאת העצור לתחנה. מה הבעיה לרשום את התאריך? אתם יודעים למה? אתם תענו אחרי זה. משכך גם לא ניתן לדעת אם הייתה הצדקה לעיכוב בהבאה של העצור בפני הקצין הממונה וקבלת ההחלטה על שחרורו או המשך מעצרו. בתרשים אנחנו מראים כיצד בדקנו את מאגרי הטפסים של המשטרה על מנת לאתר את כלל המעצרים שלא הוצגו לציבור. בפועל ההיקף המשמעותי של המעצרים הנוספים בא לידי ביטוי במעצרי השטח על ידי השוטר. אפשר לראות את זה בעיגול הירוק שבתרשים שמלמד על דוח מעצר שוטר, אנחנו מתארים את התהליך, אנחנו מדברים על דוח מעצר שוטר שלאחריו כשהוא מובל לתחנה מוצא דוח על ידי הקצין הממונה שמקבל החלטה נפרדת בדבר המשך המעצר או השחרור. גם סקרנו במסגרת הדוח את ההקפדה על זכויות עצורים. אחת מהזכויות העיקריות שבחנו הנוגעות לעצורים היא מימוש זכות ההיוועצות של העצור עם עורך דין. בהקשר זה מצאנו שהמשטרה לא מתעדת באורח מקיף את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע. זכות ההיוועצות היא זכות המסייעת לשמור על זכויותיהם של נחקרים, להבטיח את הגינותם של הליכי החקירה ולמנוע ניצול לרעה של פערי הכוחות המובנים בין העצור לחוקר. ואולם מבדיקת משרדנו עלה כי 66% מהבקשות למינוי סנגור הועברו לסנגוריה הציבורית לאחר שהעצור כבר נחקר. בכרבע מהמקרים היא נשלחה אחרי שהעצור נחקר ובניגוד להחלטת קצין ממונה שניתנה לפני החקירה, משמע הקצין הממונה קבע שיש לשלוח את הבקשה למינוי הסנגור ולהודיע על הבקשה למינוי הסנגור, אבל בפועל ההחלטה נשלחה לסנגוריה הציבורית רק לאחר שהעצור כבר נחקר.

לא, התייחסנו לכלל המעצרים, בגירים וקטינים. בהקשר הזה אני עוד רגע אתייחס, אם תרצי אני ארחיב בנושא הזה, אני רק אסיים את הנקודה הזו. למעשה בדקנו את טופסי המעצר ומצאנו מקרים רבים שהמשטרה לא הקפידה לתעד את השלבים האלה. אז יש 18% שבהם לא תועד שניתן הסבר על הזכות למסור הודעה על מעצר ועל מקום הימצאו של העצור לקרוב או לעורך דין, ב-84% לא תועד כי ניתן הסבר על הזכות להיפגש עם עורך דין ללא דיחוי. המשטרה לא החזיקה ברשימה של עורכי דין פרטיים שנערכה על ידי לשכת עורכי הדין על מנת להביא אותה בפני העצור שיקבל החלטה על הסנגור או עורך הדין הפרטי שהוא רוצה שייצג אותו. בכל המעצרים ובניגוד לפקודה המשטרה גם לא נותנת דף הסבר על הזכות לייצוג מטעם הסנגוריה הציבורית וכמובן שהמשמעות היא שזה גם כמובן לא מתורגם לשפות שונות ולא מונגש לעצור. ב-65% לא תועד מועד יצירת הקשר, שיחת טלפון וכדומה לעורך דין, על אף שהעצור ביקש כבר שיודיעו על המעצר. המשמעות בהקשר הזה היא כמובן שמרגע שלא כתבתי את שעת מסירת ההודעה ליצירת הקשר עם הסנגור הציבורי משמע אני לא יכול להראות שאכן חיכיתי זמן סביר לבואו של הסנגור ולאחר מכן המשכתי עם החקירה בהיעדרו. וגם בדוח הקצין הממונה אין שדה לרישום בקשת עורך הדין, שהוא מתכוון להגיע. זאת אומרת מרגע שנוצר הקשר והסנגור אומר: בבקשה, חכו לי, הדבר הזה לא נרשם. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על מכלול הפעולות האלה, השלבים המקדימים שנועדו לתמוך את זכות ההיוועצות אנחנו רואים אחוז משמעותי של אי הקפדה על תיעוד של זכויות שפוגעת ביכולת הבסיסית של עצור לממש את זכות ההיוועצות. עוד היבט נוסף גם בהמשך לדברים שאמרת,

בתנאים.

לא עושה שימוש מספק בסמכויות שלה לשחרר עצורים בתנאים בתחנת המשטרה, אלא היא מביאה אותם לבתי המעצר ואז לדיון בבית המשפט שלא לצורך ומשנת 2015 המשטרה לא אספה נתונים בנושא, בניגוד לדרישת משרד המשפטים. כאשר אנחנו בדקנו את ההחלטות השיפוטיות, שהן החלטות השחרור של העצורים מצאנו שפחות מאחוז מתוך סך החלטות השחרור הן החלטות שבאמת לא ניתן היה לקבלן אלא על ידי בית המשפט כי בסופו של דבר החוק עושה איזה שהיא הבחנה בין תנאים לשחרור שרשאי הקצין הממונה בתחנת המשטרה לשחרר בהם

כשבחנו את ההחלטות ראינו שבפועל פחות מ-1% הן החלטות שבאמת לא היה ניתן לקבלן אלא על ידי בתי המשפט,

מצאנו שכ-159 מיליון שקלים הופקדו במשטרה ובבתי משפט כערובה לשחרור עצורים מאז 2014 ולא הוחזרו עד אוגוסט 2019, מרביתם עדיין בחזקת הנהלת בתי המשפט. גם ביחס לזמינות בתי המשפט כמובן התייחסנו. שעת הגשת בקשות המעצר בבתי משפט הייתה מוגבלת לשעות הבוקר המוקדמות בלבד באופן שיצר לחץ זמנים על המשטרה ושב"ס להגיע ולהגיש את הבקשות בבוקר, וגם נוהלי המעצרים במחוזות בבתי המשפט ברחבי הארץ קובעים תנאים בקשר להגשת הבקשות ושעת ההתייצבות לדיונים שהיו באופן בלתי אחיד. זו הסקירה שלנו בכל מה שנוגע לפרק על התנהלות משטרת ישראל והנהלת בתי המשפט במעצרים פליליים בישראל. היוועדות חזותית זה נושא שבטרם הקורונה נדון במסגרת - - - אני יודעת,

בבתי המעצר.

זה הפרקים הנוספים שהם חלופות מעצר. הלאה, זה אנחנו לא מתעסקים. והתנאים בשב"ס בהתאם לבג"צ תנאי המחיה. גם

יש לנו ירידה של כ-15% מכלל המעצרים באופן כללי.

גם פונקציה של טיפול בתיקי חקירה. בין השנים 2016 עד 2022 יש לנו ירידה של כ-46% בהיקף העצורים שהועברו לכליאה בשב"ס ושוחררו על ידי הקצין מבלי שנערכה פנייה לבית המשפט. איך אתה מסביר את הירידות? אני אתייחס גם לזה וגברתי תבין מההתייחסות.

קשור בעיקר לשימוש בסמכויות הקצין, אבל גם באמת לפיקוח ובקרה הדוקים יותר שהוא תוצר אגב גם של משבר הכליאה וגם של דוח המבקר וכו'. בין השנים 2016 ל-2022 יש לנו ירידה של כ-63% בהיקף העצורים ששוחררו על ידי בית המשפט לאחר 24 שעות, בין אם לבקשתנו ובין אם בניגוד לבקשת המשטרה. כלומר מה שזה מעיד בעצם, יש הרבה יותר עצורים שמובאים בפני בית המשפט, עוברים את הביקורת השיפוטית ובית המשפט מחליט על המשך מעצרם. לשחרר אותם. יש לנו ירידה בעצורים שמשתחררים, יש לנו פחות עצורים שמשתחררים בבית המשפט, בין אם לבקשתנו ובין אם בניגוד לעמדתנו. אי אפשר לעשות את הפילוח אצלנו כי פעמים רבות המשטרה מגיעה עם בקשת מעצר ורגע לפני הדיון מסכימים על איזה שהם תנאים חלופיים. לגבי נתוני מעצר החסרים מהשטח אומר זאת, לצערי ולצער כולנו אין מערכת אחת שיכולה לספור,

מעצר מרגע החלטת השוטר בשטח ועד לסיום ההליך, יש מערכות שונות. זה תוצר היסטורי, ולחבר בין המערכות האלה זה משהו שעוסקים בו כל הזמן לטייב את תהליכי העבודה. מה זאת אומרת?

אדם נעצר ויש לו תעודת זהות,

לוקחים לו טביעות אצבע וכדומה,

האם התייעץ, עם מי התייעץ, וכמובן שאם היה ויתור על זכות ההיוועצות

יכולות לקרות תקלות שבהן לא הודיעו גם אחרי ומסתמכים על זה שלמחרת בבוקר יפגוש אותו סנגור בתחילת היום, שזו תקלה וזו תקלה שאנחנו מודעים לה, ולכן ממש בימים אלה אנחנו מאשרים מול פיקוד הנחיה בדיוק מתי יש להודיע לסנגוריה.

כשחשוד עצור מוותר על זכות ההיוועצות,

ויתור.

עבודה עם המפכ"ל שיהיו יותר ויותר תחנות שבהן ניתן לשלם דמי

זה יפה. אבל בוא נדבר על מעצרים שנשארים בתחנה, ראיתי את זה בכמה בתי מעצר, שהם לא משתחררים בגלל עומס. אנחנו מדברים על הלנת עצורים בתחנות או שאנחנו מדברים על לילה במעצר באופן כללי?

הלנת עצורים בתחנת משטרה, גם אתם לדעתי התייחסתם לזה, כשהם לא אמורים להיות. בעיקרון אם הוא אמור להגיע למעצר הוא לא אמור ללון בתחנת משטרה. קודם כל להתייחס בשם משטרת ישראל כרגע על כל נושא הלנת עצורים בתחנות משטרה. דבר אחד אני יכול לומר בוודאות, שאין אף מפקד תחנה שרוצה להלין אצלו עצורים. משבר הכליאה הוא משבר אמיתי, הממשלה מלווה את הסיפור הזה תקופה מאוד ארוכה, לדבר הזה יש מחיר שהוא מחיר כואב מאוד, שהמשטרה משלמת אותו בהתחלה והאזרח משלם אותו בסוף. כשעצור מולן בתחנת משטרה ולמחרת צריך להגיע לבית

זה אומר שניידת הסיור צריכה ללוות אותו לבית המשפט. כשגם ככה אין ניידות.

לקבל שירות אין ניידת שתיתן לו מענה. אז כולנו פה תמימי דעים שהמצב הזה לא צריך

תקין והוא תוצר של

במסגרת הניהול במשבר הזה אני באופן אישי כבר לפני שנה עברתי מחוז מחוז, הצגתי נתונים לקציני אח"מ ולפונקציות באח"מ המחוזי והמרחבי. הם יושבים, אני אומר בחצי חיוך, והם אומרים: אתה רוצה לספר לנו על משבר הכליאה? זה אצלנו

אני יודע על מקרים שבהם לא התקבלה בשל חוסר במקום ונשארה בתחנה עם שוטרת איתה בחדר חקירה לבד בהפרדה מוחלטת.

אוקיי. בוא נשמע את רפ"ק טל ימיני, חטיבת

כמעט צהריים טובים. בהקשר של נושא של הלנת עצורים, נשאלה שאלה, אז אני אתייחס לשני דברים שעלו בדוח. קודם כל בנושא של הכרזת תאי מעצר, חשוב לציין שכל תאי המעצר של משטרת ישראל - - - (נתקים

זאת אומרת יש לנו במערכות המחשוב את היכולת לפלח את סיבת ההלנה, האם זה מעצר בשעת לילה מאוחרת כשבתי המעצר כבר לא קולטים, האם זה מפאת חוסר מקום או האם זה לצרכי חקירה. השוטר שקולט את העצור מציין את זה ומפרט את הנסיבות. יש עוד נציגים מהמשטרה שרוצים להתייחס? אוקיי. תודה, טל. משרד המשפטים, בבקשה. מרבית הסוגיות פה מופנות מטבע הדברים למשטרה, מבחינת נקודת המבט שלנו אני יכולה לומר שחלק מהסוגיות פה ובעיקר הסוגיה של סמכויות הקצין הממונה, הצורך במיצוי הסמכויות וגם בהרחבה שלהן, נידונות בפני ועדת דותן שהיא הוועדה לבחינת נושא המעצרים לצרכי חקירה בראשות כבוד השופטת בדימוס שולמית דותן. במסגרת זאת הוועדה צללה מאוד לעומק לנושא של סמכויות הקצין הממונה וגיבשה איזה שהוא מתווה מקיף וכולל שנותן מענה מצד אחד באמת לצורך בהרחבת סמכויות הקצין הממונה, כשבעצם המטרה היא לשחרר כמה שיותר עצורים כבר בתחנה ולהימנע ממעצרי הלילה המיותרים, ומצד שני כן נותן מענה לזכויות של העצורים, באמת לוודא שלא נפגעות הזכויות. הוועדה מיפתה את כל הצמתים והבעיות בהקשר הזה. בימים אלה מגובש דוח ביניים שאמור לצאת, הוא בשלבי ליבון אחרונים ואנחנו מקווים שזה ייתן מענה לנושא הזה שתפס הרבה מקום בדוח. הדוח של הוועדה מתבסס גם לפי הדוח של מבקר המדינה? זה היה בפנינו. כשהוועדה דנה גם דוח מבקר המדינה - - - את

כן, אני משתתפת קבוע בוועדה הזאת מאז הקמתה. כמה זמן היא כבר עובדת? היא הוקמה בהחלטת ממשלה בדצמבר 2018, התחילה את הדיונים שלה איפה שהוא ב-2019 ובאמת ממש

להגיע להסכמות סביב המתווה. יושבים בוועדה הזאת משטרה, סנגוריה, שב"ס,

משרד המשפטים, פרקליטות וככה נעשה ניסיון להגיע לאיזה שהוא מתווה מוסכם וגם מקיף,

ומתי את חושבת שהדוח

והמשטרה אמורה לקחת את המלצות הוועדה אליהם? יש גם המלצות שמופנות למשטרה, יש המלצות שמופנות להנהלת בתי המשפט והמלצות שמופנות גם לשב"ס. בין היתר, בחלק האחרון של המתווה שמוצע, הוא כולל גם חלק מאוד נרחב של ליווי תכנית הפיילוט על ידי גוף מחקר שיאסוף נתונים. המטרה היא שהמתווה הזה יופעל במסגרת תכנית הרצה,

למשך שנה על מנת שנוכל לבחון אם באמת חל שינוי בעקבות המתווה. אנחנו מאוד מקווים וצופים שהמתווה הזה יחולל תפנית משמעותית. דרמטית.

אבל אני בין התקווה לבין הריאלי. השאלה אם הדוח הזה דורש מהם גם השקעה של משאבים? יש חלקים בדוח שכל חברי הוועדה, כל נציגי הגופים, מסכימים עליהם והם כבר כשלעצמם לדעתי יובילו לשינוי. יש חלקים שבהחלט מצריכים משאבים תקציביים, כמו למשל הרחבת שעות פעילות של בתי משפט, שכמובן אנחנו מודעים לזה שהשמיכה היא מאוד מאוד קצרה והנהלת בתי המשפט, חטיבת השופטים, נמצאת בתת תת תקינה, אבל אם רוצים להגיע למצב הראוי אז הוועדה ממליצה על מה שראוי בעיניה להיות. חשוב לציין שיהיו המלצות שגם יצטרכו תיקוני חקיקה. כן, בחוק המעצרים. תודה, אופיר. שב"ס, בזום. אוהד, בבקשה. צהריים טובים לכולם. מבחינתנו הדוח אמנם התייחס לשנים 2018-2016, כמו ששמענו, אבל החל משנת 22' ההיסטוריה קצת חוזרת מבחינת העלייה הדרמטית בכמות הכלואים. רק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו מדברים היום על ספירה של כמעט 16,000 כלואים בשירות בתי הסוהר, זה כולל אסירים ועצורים, כשאנחנו מבחינתנו נדרשים לפעול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בבג"צ שטח המחיה, לתת לכל

כפועל יוצא מכך יש השפעה גם על היכולת של שירות בתי הסוהר לקלוט עצורים. זה הולך להרבה מקומות.

שוב, אנחנו מרגישים אותה ב-2022,

זה בגלל המצב הביטחוני ואם זה בגלל עניינים של אכיפה בנקודות מסוימות. בסופו של דבר כל העצורים אמורים להגיע לשירות בתי הסוהר

כדי לקיים את החלטת בית המשפט העליון בשלבים מסוימים

יש תוספת, לא יודעת מה,

איך תמשיכו עם הסיפור הזה עכשיו?

זה יותר רלוונטי ל - - - למרחב המחיה. ככל שיוגדלו מקומות הכליאה, ועל זה אנחנו כמובן עובדים,

יש לי שאלה לגבי האיזוק האלקטרוני שלא ממומש לגבי עצורים. אתה יודע להגיד במספרים בערך, כי התעסקנו בזה אז, כמה מתוך האיזוק האלקטרוני שכבר אושר לא ממומש במעצר? אני יכול לבדוק את זה בדקה ואם גברתי תרצה אני אעביר אליה את המספר. אין בעיה, אז אנחנו ניתן לך לבדוק את זה, כי תיכף אני אדבר על הנהלת בתי המשפט שהיא תגיד לי. אני חושבת, גברתי יושבת הראש, אני יודעת שהיה עדכון של תמ"א 24/4, אם אני לא טועה, של הוספה בתכנון סטטוטורי של בתי כליאה, זה היה לפני משהו כמו שלוש-ארבע שנים. אני מכירה את זה מעולם התכנון, אולי שווה לבקש עדכון איפה עומדים. לא, תאמיני לי, את כלא מגידו ליוויתי שנה. זה לא רק כלא מגידו, מדובר באזור קרית גת ועל עוד אתר. יש בעיה שאין פיקוח כרגע של הוועדה לביטחון לאומי על שב"ס, אז כשאין פיקוח ככה זה נראה. בוא תבדוק לי את העניין של האיזוק, זה מעניין אותי כי גם אז הבנתי שאתם מתוקצבים ויש איזוק אבל אין נשמע את הנהלת בתי המשפט שגם תתייחס למה שנאמר ונחזור אליך גם. בבקשה, הילה.

עידו מהאוצר גם בזום?

אני רוצה להגיד לך שאצלי בוועדה לביטחון פנים ביטלתי את הזום, אלא אם כן מישהו לא נורא, אני

אתאר באיזה מצב הוא היה צריך להיות בשביל להיות בזום.

אין דבר כזה, מה שיבושים? מה הוא היה צריך, לחצות את הכביש? תיכף אני אטפל בעידו, גם את עידו אני מכירה. בענייני בט"פ מה שנקרא אני קצת מבינה. בבקשה, הילה.

אני אשמח אם היושב ראש תכוון אותי לנקודות שהיא

תסבירי אם את יודעת למה הנהלת בתי המשפט לא לוקחת את כל מה שיש להם וכן משתמשת בחלופת מעצר.

אני גם רוצה להגיד לך שהייתי בבית של אזוק וזה קשה מאוד, בעיקר בגלל שהמערכת מאוד ישנה, זה סוג של כלא. בבית, אבל כלא, הוא לא יכול ללכת לשום מקום. כמובן תמיד יש את אלה שיכולים להערים על כולם, אבל מי שבאמת אזוק באיזוק אלקטרוני הוא בבית. אז למיטב ידיעתי השימוש בכלי הזה נעשה, אבל כמובן שההחלטה האם לאפשר או לא לאפשר לאדם חלופת מעצר בדמות איזוק אלקטרוני היא שאלה שיפוטית טהורה שנשקלים במסגרתה מספר שיקולים שנמצאים בשיקול דעתו השיפוטי של השופט שדן בתיק. אבל הכלי הוא כלי קיים שנעשה בו שימוש בבתי המשפט,

לגבי נימוקים שעומדים בבסיס ההחלטה, אם הוועדה תרצה, זה משהו שאנחנו צריכים לסקור פסקי דין. זה לא הוועדה תרצה, אנחנו מדברים כאן על עומס של כל המערכות. בסוף הנקודה האחרונה זה בית המשפט, אם את לא באירוע צריך לפנות למנהל בתי המשפט, פשוט לשאול אותו ולתת תשובה לוועדה מדוע בתי המשפט,

לא ממהרים להשתמש באיזוק? שולחים להם מכתב להנהלת בתי המשפט? מרזל עדיין שם? שייתן תגובה בכתב האם הוא משתמש ואם לא, אז למה לא. אנחנו לא כי אמרת שזה כלי שמשתמשים בו, ודאי שזה כלי שמשתמשים בו. המנהל הוא כבוד השופט מיכאל שפיצר. אין בעיה, אנחנו מבקשים שתפני אליו ותיתני לנו תשובות. אני מתנצלת, יש טענה שבית המשפט לא עושה שימוש בכלי של איזוק אלקטרוני?

מטעם מי?

בואי נתקדם, עזבי, הכול טוב, תאמיני לי, במקרה נפלת על מישהי שמבינה בענייני בט"פ. אין בעיה, אנחנו נבדוק את זה. צריך לתת תשובה, זה מה שהוועדה צריכה להבין, איך בתי המשפט לוקחים חלק באירוע הזה של העומס על המערכות, גם של המשטרה וגם של שב"ס, בכל מה שקשור לחלופת מעצר של אסירים. מאה אחוז, אנחנו נבדוק את זה ונשיב בכתב. בסדר, תודה. נחזור לשב"ס, נראה אם יש לו תשובה לגבי מה ששאלנו ונעבור אחריו לעידו ממשרד האוצר. גברתי, ברשותך, אני צריך עוד דקה. אין בעיה, הכול בסדר. משרד האוצר, עידו. כן, עידו, למה לא באת לדיון בוועדה? אני מתנצל. משום שהיו שני דיונים במקביל שהייתי אמור להיות בהם ואחד התבטל ברגע האחרון.

אז יכולת לעבור את הכביש, אני מניחה שהיית צולח את המחסום של משמר בתי הכנסת. יכול היה להיות קשה, אבל אני מניח שהייתי צולח. בכל מקרה, אני רק מעדכן לגבי הנתונים שנשאלו קודם לגבי בינוי של מקומות כליאה. החלטה 291 מוכרת, כ-1,300 מקומות כליאה בבתי הכלא אלה ועופר ובנפחא, אלה אמור להיפתח בסוף השנה, בסוף 2023. ביחד בשלושת בתי הסוהר האלה זה 1,281 מקומות, לפי החלטת הממשלה. עופר כבר נפתח, נפחא אמור להיפתח בשבועות הקרובים. זו החלטה אחת, 291. באוקטובר האחרון הממשלה קיבלה החלטה נוספת, 1903, שבהחלטה הזאת יש עוד 1,280 מקומות בבתי הסוהר מעשיהו וצלמון. סך כל ההשקעה בשנים האחרונות בבינוי של מקומות כליאה זה פחות או יותר 2,500 מקומות, בערך 700 מיליון שקל. לאורך השנים יש השקעה מסיבית בבינוי של מקומות כליאה לטובת העניין. ואנחנו כן נגיד, כמו שאנחנו תמיד אומרים, הניסיון לפתור את כל משבר הכליאה אך ורק באמצעות בינוי נועד לכישלון מראש ואנחנו מכירים את זה גם במקומות אחרים בעולם עם נסיבות דומות בעולם. בלי התייחסות מאוד רצינית לחלופות מאסר ומעצר ובלי הפחתה מסיבית במספרי הכלואים ובמספרי העצורים על ידי שינוי דיסקט ושינוי מדיניות יהיה קשה עד בלתי אפשרי לעמוד בפסק הדין. אנחנו אומרים את זה, מתריעים. אנחנו אומרים את זה כבר שנים. כן, מובן ומוכר. אני רוצה לשאול, עידו, על כלא נפחא. זה רק ביטחוניים, לא? נפחא,

אני רק שואלת מה הדלתא, כמה התוספת. סך הכול אני אגיד שבהחלטת הממשלה המקורית,

הצפיפות או הבעיה הייתה בבתי הסוהר הביטחוניים ולכן מרבית הבנייה הייתה בבתי הסוהר הביטחוניים. היום המציאות היא אחרת והחלטה 1903 נתנה מענה מסיבי גם לפליליים. אז הפליליים,

באלה יהיו עוד 413 מקומות. שמתי זה ייפתח? לפי ההערכות של שב"ס בסוף 2023. כמה זה ישאיר אותנו מבחינת תקן מרחב מחיה, שגם ככה אנחנו

בעיקרון, נעשתה עבודת מטה מאוד מאוד רחבה באוקטובר האחרון,

לקראת אותה החלטת ממשלה, כי היינו אמורים

אם היום, ציין הנציג של שב"ס שהוא ב-1,500 מעל ה-14,500, אתה מסכים למספר הזה? אלה הנתונים. גם אליי הגיעו נתונים שיש 16,000 כלואים. לא, כי לפעמים אתם קצת מתווכחים, אבל הנה תמימות דעים. אז אם מעל ה-14,500 שגם ככה אושר מעל מרחב המחיה יש 1,500 דלתא ויש בעצם רק 413, זאת אומרת שיש פה עוד 1,000 ומשהו

העמידה בפסק הדין לא תהיה עד סוף 23' בהנחה שהמצבה הנוכחית נשארת זה בוודאי וברור שרק בית סוהר באלה לא יוכל לתת פתרון, בגלל זה יש גם את אלה, את עופר ויש את מעשיהו וצלמון שאמורים להסתיים עד סוף 2027. כל המענה ההוליסטי הזה של החלטת הממשלה אמור לתת פתרון עד סוף 2027 כמובן בתנאי שמקדמים גם את הצד השני,

שזה חלופות מאסר ומעצר, איזוק, משמורת בקהילה, בתי משפט קהילתיים, כל הדברים האלה מן הסתם צריכים לקבל גם מענה. מאז שמנכ"לית משרד ראש הממשלה הקודמת סיימה יש איזה שהיא עבודה בעניין? ממשיכים את זה? הבינוי מן הסתם יצא לדרך, אנחנו והמשרד לביטחון פנים בשיח ביחס גם לתקן הכליאה, גם לחלופות מעצר ומאסר של הגברת השימוש, יש את כל נושא משמורת בקהילה שכרגע נמצא בייעוץ וחקיקה וצריך להיות מקודם בעינינו. יש שורה של הצעות שצריך לקחת אותן ולהעביר אותן שלב אחד קדימה ובמודלים נכונים אפשר בהחלט ל - - - את מה שכבר עבדתם עליו. כן. אבל תכלס אין את הוועדה הזאת יותר,

והמנכ"לית הקודמת ומביא את זה עכשיו. בעיקרון החלטת הממשלה נתנה כיווני פתרונות ויש בהחלטת הממשלה שורה גם של תיקוני חקיקה שצריך לבחון, יש שם מספר צעדים בהחלטה,

איך מתמודדים עם העומס, הוא שיח תמידי מן הסתם בין משפטים,

ביטחון לאומי, זה לא משהו שהפסיק, בוודאי שלא, אלה תכניות עבודה ארוכות. אני מתעסק בזה באופן אישי המון המון

הבנתי, אוקיי, בסדר.

ברשותך, גברתי.

נכון להבוקר יש לנו 696 עצורים שתופסים את

כל ה-400 ברש"א מלא? ה-400 ברש"א, זה עומד על 388 ברש"א. והם לא צריכים עוד מבחינת רש"א? בשלב הזה לא קיבלנו עוד פניות בנושא הזה,

אני לא מצליחה להבין את העניין הזה. המשטרה בהתנהלות בנושא, הרי מי שבסוף מגיע לבית המשפט זה גם המשטרה, אתה מיחידת התביעות? אני מהתביעות.

כי גם בתביעות הייתי, מה העמדה שלכם לגבי הנושא הזה? כי בסוף אתם אלה שמגיעים לשופט וממליצים, לא? ויש לך כאן 150 מקומות של איזוק, אז תסביר. תשמע את זה גם אתה, אוהד, כדי שנבין את הפער.

אני זוכרת שהיה לי שיח עם ראש אגף דווקא מעניין אותי לשמוע את העמדה שלהם,

לבקש מבית המשפט, שאותו אדם יהיה נתון מאחורי סורגים ומתי ניתן להסתפק במדרג פחות של מעצר באיזוק. יחסית לאחרונה פורסמה הנחיה 5.24, הנחיה של פרקליט המדינה, שהיא מתווה, שוב בקווים כלליים, ההנחיה של פרקליט המדינה, כמובן שהיא חלה על פרקליטים, על הפרקליטוּת,

אנחנו כתביעה משטרתית מונחים מקצועית גם על ידי פרקליט המדינה. ההנחיה הזו מתווה, בקווים כלליים, מתי על התביעה מלכתחילה כשהיא מגישה כתב אישום עם בקשת מעצר עד תום ההליכים מתי היא עותרת לבית המשפט להשאיר את אותו אדם מאחורי הסורגים ומתי היא יכולה להסתפק בלבקש במידה שהוא עומד בתנאים מסוימים. מה קורה בפועל? יש מספר קריטריונים, גם כאלה שנקבעו בחוק.

שהפתרון הזה הוא פתרון ששב"ס מסוגל להכין אותו ואני מבחינת החוק מסוגל אתה לא עוצר אותו בגלל שזה חלופת

בבקשה.

אני אתחיל דווקא מהנקודה האחרונה לגבי מעצרים עד תום ההליכים ואני אפתח בנתון שבישראל יש בין 11% עד 33% מבין אוכלוסיית העצורים הם עצורים עד תום

נזקי המעצר הם ברורים, הפגיעה בחירות, בפרטיות. טוב, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו לא ניכנס לזה, אני כן אשמח להגיד מילה על זכות ההיוועצות וכן להציג את הנתונים שלנו. לא, אז אני מתנצלת, אני חייבת כבר לסיים. את יכולה להגיד ממש בדקה? אין לי זמן עכשיו לעשות דיון על הזכות להיוועצות, זה גם לא הדיון פה, זו נקודה אחת בתוך הדוח. אז אני אגיד ממש בשתי מילים על זכות ההיוועצות, יש עלייה בזכות ההיוועצות. הנתון הכללי הוא נתון טוב, יש בעיה במחוז צפון ובמחוז חיפה, וחשוב לי להגיד בהקשר הזה שאנחנו הצענו כמה פעמים, זה גם עולה בדוח מבקר המדינה וזה גם בהלכת חייבטוב שאנחנו מבקשים לאמץ, שצריך להיות תיעוד חזותי או קולי של הוויתור על זכות ההיוועצות. ויתור על זכות ההיוועצות צריך להיות ויתור מדעת. שוטר או חוקר ברגע שהוא מסביר לחשוד את זכות ההיוועצות הוא צריך גם להסביר לו בצורה מאוד ברורה מה המשמעות שלה ולא רק כדי לצאת ידי חובה, וגם הוויתור צריך להיות ויתור מדעת אחרי שהחשוד הבין את משמעות הזכות אחרי שהוא יודע. כרגע העמדה של המשטרה זה שהם מסרבים לתיעוד חזותי. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, אני צפיתי בחקירות שהיו מתועדות וראיתי פערים בין התיעוד בכתב לבין התיעוד החזותי. תודה רבה. אני חייבת לסיים. קודם כל אני רוצה להודות לנציגי מבקר המדינה, נציגות במקרה הזה. אני לא יודעת אם יש פער של שנים שאז עושים שוב פעם את הדוח, אבל נראה שמ-2016 עד 2023 נערכו שינויים לכן כדאי,

שמענו גם את השינויים בתוך המשטרה ועם זאת נראה שוועדת דותן היא זאת שיכולה לעשות את השינויים האמיתיים. אני מאוד מציעה שאחרי שהוועדה תפרסם את דוח הביניים שלה,

נדאג לקיים דיון בוועדה לביטחון לאומי כדי להביא את המסקנות, כי בסוף זה המשטרה שאמורה לקבל את הדוח. אני גם מאוד ממליצה למשטרה לראות במסקנות, זה דוח ביניים, כדברים שאתם יכולים לאמץ. כמובן אני אמליץ ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי לקיים על זה דיון כדי שנבין גם את תיקוני החקיקה שבאים באמצעות ההמלצות של הוועדה.